אנחנו מציינים את יום הגנת הסביבה והאקלים בכנסת.

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, את חבר הכנסת יוראי להב הרצאנו שהוא המנוע הכי גדול מאחורי היום